אני מתאר לעצמי שהצופים יודעים שחלק גדול מחברי הכנסת נמצאים כרגע ברחבי הארץ על מנת לעודד את המצביעים מן המפלגות השונות להשתתף בבחירות המוניציפליות, ואנחנו מצטרפים בוודאי לעידוד, מבלי לקחת צד בין המתמודדים, האזרחים שיצאו ויצביעו. אבל יש כמה חברי כנסת שנמצאים אתנו כאן במליאה. אנחנו פותחים קודם כול בהכרזה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה וקריאה שלישית, הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 10), התשע"ד 2013, שהחזירה ועדת הכלכלה.

תודה למזכירת הכנסת.

נאומים בני דקה. ראשון הדוברים הוא חבר הכנסת אלעזר שטרן. בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת מאיר שטרית. אדוני היושב-ראש, עמיתי חבר הכנסת שטרית, גם אני בטוח שהחברים שלא נמצאים פה עסוקים במשימות אחרות של מילוי תפקידם וחובתם הדמוקרטית. צריך להודות על האמת: אנחנו יחסית משוחררים, כיוון שאנחנו לא בתוך הרשויות ואנחנו שופטים כל אדם לכף זכות. אני מסתכל על הבחירות האלה ואני אומר, שני דברים מלווים אותי בבחירות לרשויות, אני מקווה שייבחרו ראשי ערים שיורידו קצת כותרות על עיסוקים פליליים בתחום הרגיש הזה של ראשות עיר, עד שכנראה גם אנחנו בכנסת נצטרך לתת דעתנו איך לא מגיעים למצב שלצערנו הרב, לא רוצה להגיד כל עיר, אבל כמעט כל ראש עיר הוא קודם כול חשוד באינטרסים שהם לא בדיוק תמיד לטובת הציבור.

אני רוצה לומר, אני אתמול דיברתי כאן במליאה כיוון שהרגיז אותי קצת שחברים מסיעת ש"ס הגישו הצעת אי-אמון בממשלה על הרחקת העם מהיהדות, ואני מחבר את זה לבחירות לרשויות. אני שאלתי אתמול ואני גם שואל היום: מאיזו יהדות בדיוק מרחיקים את העם ומי בדיוק מרחיק את העם? וכשאני רואה בבחירות המקומיות, גם בבחירות המקומיות, מה הרבנים, שבשמים כבר, מורים להצביע ואיך הם מסתכלים על היד ומה היד שמה, ואני כתבתי את זה אתמול, נתתי לזה סוג של פרסום קטן, אני חושב שהתגובות הרבות שקיבלתי, התומכות, הן סיבה לדאגה, ואני מקווה שגם הכנסת הזאת תייצג יהדות שאנשים ירצו להתקרב אליה ולא לברוח ממנה.

אני מודה מאוד לחבר הכנסת אלעזר שטרן. אני מזמין את חבר הכנסת מאיר שטרית לנאום בן דקה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, עמיתי חבר הכנסת אלעזר שטרן והשר עוזי לנדאו, אדוני היושב-ראש, גם אני רוצה להתייחס לבחירות המוניציפליות, ואני רוצה להתייחס לזה בכמה היבטים. נדמה לי שמה שאנחנו רואים היום כתופעה בבחירות המוניציפליות, זו העובדה שאחוז גדול מהמצביעים לא הולך להצביע. יש יישובים שאחוז ההצבעה בהם מגיע בסוף יום הבחירות ל-30%,

שמעוות לחלוטין את התוצאות. זה נובע מכמה סיבות: אחת, חוסר ההבנה של הציבור מה כוח ההצבעה בכנסת, הדבר השני הוא העובדה, ברשות המקומית, אדוני מתכוון. מה הכוח של ההצבעה ברשות המקומית.

אבל גם בכנסת זה נכון. גם בכנסת זה נכון, וודאי.

אדוני היושב-ראש,

אני מוכרח לומר, שעדיין אנחנו מצביעים,

בשיטה מאוד ישנה, שצריכים להגיע לקלפי מסוימת ולהסיע את הבוחרים ורק באותה קלפי הם יכולים להצביע, וזאת בגין שיטת הבחירות שלנו, עם פתקים, בצורה מסודרת היום. והדבר השלישי,

זה המעורבות של המפלגות בבחירות. נדמה לי היום שהגיע הזמן לשנות את שלושת המושגים האלה,

רוצה למנות מה לדעתי צריך לעשות. 1. לדעתי צריך לנתק את הקשר לחלוטין בין המפלגות לבחירות המוניציפליות. אגב, לא רק נאה דורש: ככה עשינו בסיעה שלנו. סיעת התנועה החליטה החלטה מודעת שלא להריץ שום

ואנחנו שמחים,

חופשיים היום, נמצאים בכנסת. מי שרוצה לרוץ, במחילה מכבודו, שייקח מימון מפלגות, מותר לו לפי החוק, יתמודד. יזכה, יקבל את הכסף, לא יזכה, הוא לוקח את הסיכון. אז ירוצו גם הרבה פחות מועמדים.

כשרצים כל מיני מועמדים, ולוחצים על המפלגות לשלם להם, זה מכניס את המפלגות לגירעונות גדולים מאוד, וגם לא בטוח שבוחרים את האנשים הנכונים, כי המפלגה, בגין הפעילות, בוחרים את מי שמצליח באותו סניף, וצריך לשנות את זה. לדעתי, לנתק. אני יוזם חקיקה בתחום הזה. הדבר השני, לדעתי צריך לשנות את שיטת ההצבעה.

כשר הפנים, הפעלתי פיילוט בבחירות למועצות האזוריות שהתקיימו לפני כשבע שנים,

עשיתי בחירות ממוחשבות בעשר רשויות מקומיות. זה עבד בצורה מדהימה. זה מקצר מאוד מאוד את זמן ההצבעה: במקום לחכות בתור שעות לפעמים, יכולת להצביע בחמש דקות.

כי באותה קלפי אתה יכול לשים עשר עמדות מחשב, כל אדם יכול לבוא ולהצביע במחשב. מזהים אותו, הוא מצביע כפי שהוא רוצה, אתה יכול להציג בפניו את המועמדים, את התמונות שלהם עם השמות, באנגלית, בעברית,

זה עבד, אגב, על צעירים. לזקנים עשינו עמדת תרגול בחוץ. זה עבד יוצא מן הכלל. בכנסת הקודמת הגשתי הצעת חוק להצבעה אלקטרונית,

הממשלה ביקשה דחייה. עד היום זה לא קרה. צריך לעבור לבחירות ממוחשבות.

כשתעודות ביומטריות בדרך, זה בכלל ישנה את הגישה להצבעה, כיוון שאז אדם יכול להצביע בכל קלפי בארץ, לא משנה איפה הוא נמצא, ההצבעה שלו תירשם והוא יימחק מספר הבוחרים. לא צריך לעשות פנקסי בוחרים, אפשר לקצר את זמני הבחירות, במקום שלושה חודשים לחודש. גם בבחירות לכנסת אפשר לקצר מאוד ולחסוך הרבה מאוד כסף. דבר אחרון, אדוני היושב-ראש, נדמה לי, כשיהודה הנשיא חתם על המשנה ביבנה אמרו, אז אמר מי שאמר: עת לעשות, הפרו תורתך. כי לכאורה, עת לעשות לה' הפרו תורתך. לה' הפרו תורתך. כי לכאורה אסור היה לכתוב את המשנה. אבל הוא ראה שהמשנה נעלמת מהעולם, אז הוא החליט לכתוב ולחתום אותה. ואני אומר גם היום, לגבי הבחירות: עת לעשות, הפרו תורתך. יש לי הצעת חוק מונחת כבר על שולחן הכנסת, שאני מתכוון להביא אותה, שקובעת חובת הצבעה, כמו שמקובל באוסטרליה, בשבדיה, בשווייץ אם אני לא טועה, חובה שקובעת: אדם שלא יבוא להצביע, ייקנס. נדמה לי שצריך לעשות את זה מתוך שלא לשמה. להגיד לאנשים: חברים, אתם חייבים לבוא להצביע. אתה יכול לבוא ולשים פתק לבן, אבל אתה חייב לבוא להצביע. ניסיתי בעבר, כבר לפני איזה שבע כנסות הגשתי הצעת חוק שקובעת שאדם שלא בא להצבעה בכנסת יאבד את יום החופש שלו, הוא לא יקבל שכר על אותו יום. לצערי נוכחתי בדיון בוועדה בהצעה הזו, שיהיה קשה מאוד ליישם אותה, כי יש ביורוקרטיה שלמה. הרבה יותר פשוט להטיל קנס. ונדמה לי שאולי זה יכול לעשות את השינוי, לשנות גם את תוצאות הבחירות הכלליות,

וליצור מצב שלא יהיה עיוות בתוצאות.

הנה על רגל אחת,

שלוש הבעיות המרכזיות בבחירות המוניציפליות. תודה לחבר הכנסת מאיר שטרית, כפי שציינת, גם שר הפנים לשעבר שהתמודד עם הסוגיות האלה הלכה למעשה. וכמו שגם אמר חבר הכנסת אלעזר שטרן, אני חושב שהכנסת תצטרך לתת את הדעת לכמה סוגיות. שמענו גם את שר הפנים הנוכחי כבר מתבטא בנושא של כמה חקיקות שחסרות כנראה, או תיקוני חקיקה שחסרים. נקווה שלא רק הזמן גרמה, לא רק היום אנחנו דנים בזה,

העמיתים שלנו, כאשר יחזרו משדות הקרב של הבחירות המוניציפליות למליאה ולוועדות, ימשיכו בתיקונים ובחוקים החשובים האלה. אני מזמין את חבר הכנסת אחמד טיבי, סגן יושב-ראש הכנסת, לנאום בן דקה. אדוני היושב-ראש, תודה, ביותר מ-190 רשויות מתקיימות בחירות. ביישוב שבו אני מתגורר, אדוני היושב-ראש, לא יהיו בחירות היום,

טייבה מנוהלת מזה כמה שנים על-ידי ועדה קרואה,

גם על-ידי עורך-דין נאמן, מין אנדרוגינוס כזה שלא קיים בשום מקום בארץ. אחד מחברי הכנסת שדיבר לפני הוא האיש שאחראי למינוי עורך-הדין הנאמן, קוראים לו חבר הכנסת שטרית. רציתי להיות יותר דיפלומט: ולא מדובר בחבר הכנסת אלעזר שטרן. ולא מדובר באלעזר שטרן, אלא בשי"ן אחר שהיה שר הפנים. בא אלי חבר הכנסת שטרית לפני כמה שנים, כאן, ואומר: מצאנו לכם פתרון, פתרון קסם. אחרי ששר פנים לפניו פיטר את העירייה הנבחרת, את ראש העיר הנבחר, יש מה שקרוי: עורך-דין נאמן. מה זה עורך-דין נאמן?

הוא אומר לי: אתה תראה, הוא יעשה פלאים. מאז הוא עושה פלאים. 16 מיליון שקל עד עכשיו הוא קיבל עלות שכר. 16 מיליון שקל, רבותי, עלות השכר של עורך-דין אבנר כהן, עורך-הדין הנאמן שמונה לפי בקשת משרד הפנים על-ידי השופטת ורדה אלשיך, שידועה לאחרונה בגלל פרשיות שונות. כמעט 250,000 שקל בחודש. שנה לאחר ששטרית מינה אותו, משרד הפנים ביקש לפטר אותו.

אתה מינית ואתה ביקשת לפטר, כי הניסיון לא עלה יפה, אדוני היושב-ראש. היועץ המשפטי לממשלה. שניכם. גם היועץ המשפטי, גם שר הפנים, והשופטת ורדה אלשיך לא רצתה לפטר, לא נענתה לבקשה של אלה, וכל הזמן נתנה לו ארכה. תושבי טייבה לא רוצים אותו, לא רוצים את המצב, לא רוצים ועדה קרואה, רוצים בחירות כמו בתל-אביב, כמו בשלומי, כמו בכל יישוב אחר שבו תושבים זכאים ורשאים לנהל את ענייניהם בצורה דמוקרטית. טייבה הפכה להיות שדה ניסויים כושל, וזה גרם לרגרסיה במצב של העיר. הוועדות הקרואות, הראשון שהביאו לנו, חבר הכנסת שטרן, כדי שיציל את טייבה, עמד כאן שר הפנים רוני בר-און, הנאום האחרון שלו, הוא ביקש לעלות לדוכן כדי להפנות דברים אלי.

כמו שאמר שטרית. זה מעניין, שרי פנים יהודים, איך מוצאים פתרונות קסם ליישובים ערביים. הוא אומר לי: מצאנו לכם מועמד מתאים, מכיר את המנטליות שלכם.

אני אומר לו. אומר לי: טוויזר, מפקד הכלא של באר-שבע, מכיר את המנטליות. גם גזענות יכולה להיות ממש בלתי סמויה. מחשבה סטריאוטיפית. מאיפה הוא מכיר את המנטליות? מהכלא?

וזה זינזנה, זה לא יישוב? התושבים לא רשאים לניהול תקין? למה? הוא מינה את טוויזר, מפקד כלא באר-שבע, אדם ללא שום ניסיון ניהולי ברשות מקומית. ברעננה הוא לא היה מתמנה, ביישוב שלך הוא לא היה מתמנה. אתה לא היית מסכים. ביישוב שלך גם לא היית מסכים שעורך-דין נאמן יקבל כל חודש עלות שכר של 250,000 שקל. וורדה אלשיך פעם אחר פעם. אגב, הוא מתמחה שלה. אתם יודעים שהוא היה מתמחה שלה בלשכה והיא חמש שנים נותנת לו ארכה פעם אחר פעם אחר פעם? על חשבון מי הכסף הזה? משרד הפנים והקופה המידלדלת שלנו, של טייבה. אתה יודע מה היינו עושים ב-16 מיליון שקל, אדוני היושב-ראש, בטייבה? לפחות את הכביש בכניסה היינו מתקנים, בכניסה וביציאה. והגודש הזה בתנועה, הפקקים בבוקר כל שעה, כל תושב טייבה שיוצא או נכנס מפסיד שעתיים בבוקר באפשרות הגעה לעבודה או חזרה הביתה. לא, לא. אני הצלחתי, אני בעזרת השר, לסיים את תפקידו של טוויזר. אחר כך הביאו לנו מלאך אחר, גם יהודי, חמי דורון. היה מועמד בליכוד, חבר כנסת מפה. אבנר כהן העיף אותו, הנאמן.

שינוי, אבל כשהוא התמנה הוא היה בליכוד. אחר כך הביאו לנו ערבי ממפלגת עבודה. כל עסקן מתוסכל שהיה צריך לסדר לו עבודה כאן בין סיעות, במשרד הפנים, בין ש"ס וכו' אמר לי שר הפנים לשעבר, הנה אני אומר לך: מפלגת העבודה ביקשה. עלק, מפלגת העבודה ביקשה?

אנחנו שדה ניסויים שלכם? אז מה אם מפלגת העבודה ביקשה?

הגיע הזמן להעיף את אבנר כהן, אדוני היושב-ראש, לסיים את עבודתו. כל חודש, עכשיו האריכה לו ורדה אלשיך. ביקשו לסיים, היא אומרת: היות שאני אמורה לסיים, אז אני מעבירה את זה לאורנשטיין, זה שבא אחרי. איפה אורנשטיין? בחופשה בחו"ל. צריך עוד חודש כדי לחזור?

זה 700,000 שקל, חצי מיליון שקל. על חשבון מי? שהוציאו אותו כבר, לא? לא, לא הוציאו.

הוא היה לפני שישה חודשים כאן בכנסת. בנוכחות שר הפנים הוא אומר: אני עניין של כמה ימים מסיים. משרד האוצר, תקשיב, וזה טוב, הכנסת, חשוב, משרד האוצר עושה מעשה טוב. הוא אומר: אחרי כמה שנים אנחנו רוצים להיות בטוחים שלא עשית טעויות. בסעיף סיום העבודה יהיה סעיף שאתה תישא באחריות אישית על המיליונים שנשארו, על החובות. הוא פחד ולכן הוא לא כל כך רוצה לצאת. ברעננה זה היה קורה? בכפר-סבא זה היה קורה? אם זה היה קורה זה היה כותרת ראשית פעם אחר פעם בכל אמצעי תקשורת. אבל משום מה אתם שומעים על זה רק כשאני מדבר כאן בכנסת בנוכחותכם, ואתם לא שומעים על זה לא בערוץ 10, לא בערוץ 2, לא בערוץ 1, לא ב"ידיעות אחרונות", לא ב"מעריב", לא ב"הארץ",

ב"דה-מרקר" פעם או פעמיים. אבל זה בוטה, זה כואב. הגיע הזמן שטייבה תנוהל על-ידי אנשי טייבה וכל העסקנים ישובו לביתם. אני באנדרסטייטמנט.

והכביש חייב להיות כביש נורמלי, כביש כניסה וכביש יציאה כמו בכל יישוב אחר במדינה.

בפתיחה נקרא לו "כביש הסיידר". תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. אני מזמין את חבר הכנסת נחמן שי, ואחריו, חבר הכנסת דוד צור. אנחנו יכולים לעשות מהפכה, כן, אני רואה שאתם יכולים להשתלט עכשיו על הכנסת. אתם גם יכולים להפיל את החוק של מאיר שטרית. הוא עכשיו מגיש חוק. בבקשה, חבר הכנסת נחמן שי.

אני מצטרף לדברים שאמר חברי אחמד טיבי. מינוי גורם חיצוני לנהל רשות הוא דבר שלילי בעיקרו. אני לא יודע מה היה הצידוק, אבל צריך לקצר את התקופות האלה ככל האפשר ולתת לרשויות לנהל את עצמן. גם אצלנו במבשרת היו ימים כאלה, ואני חושב שלהחזיר את הרשות לידיים של התושבים זה הדבר הכי נכון לעשות, וחשוב. היום במיוחד זה חורה לתושבים שלא יכולים להשפיע על עתידם. אני רוצה לדבר על תופעה אחרת שכל אחד מחברי הכנסת,

שנוסעים על כביש ירושלים תל-אביב מגלים אותה. מסתבר שמאז שהוחל בעבודות השיפוץ והשדרוג של הכביש הזה, זה נעשה גיהינום. בלילות האחרונים, אני מבלה את לילותי על הכביש הזה מסיבות שאני לא מצליח להבין אותן. פתאום יש פקקים שנמשכים שעות. אפילו עוד לפני שהתחילו בשיפוץ המצב היה יותר טוב. מאז שהתחילו את השיפוץ המצב הידרדר לחלוטין. ונכון שיש בישראל רצון טוב כשלעצמו, ואני רואה את זה במקומות רבים, של הממשלה להוסיף כבישים ולהרחיב אותם, וזה דבר מבורך וחשוב, אבל לא ברור לי איך נוצר הפקק הזה בחייהם של מאות אלפים שעולים ויורדים לירושלים. הכביש הזה עמוס לחלוטין ומוכרח להינתן לו פתרון באופן מיידי. אתמול הייתה חוויה אחרת מכוננת. היה באיצטדיון "טדי" משחק כדורגל מאוד חשוב, שהסתיים כפי שהסתיים.

קראתי, 800 שוטרים באיצטדיון, ועוד כנראה אנשי ביטחון. נגיד 1,000 מתוך 30,000 האנשים שהיו שם היו אנשי ביטחון.

אף אחד לא חשב, כי אצלנו חושבים קצר, לא חושבים רחוק, שהאנשים האלה ירצו לצאת מירושלים באיזשהו שלב. אוי, איזה הפתעה. הם לא גרים בירושלים, הם באו למשחק כדורגל והם יוצאים מהעיר. היו שלוש-ארבע שעות של פקקים איומים. שוטר אחד לא ראיתי במקום הזה. אז יפה שלמשטרה היה מזל בזמן האחרון בהלוויה של מרן, וברוך השם הכול הסתיים בשלום. זה לא מוכרח להימשך. לא יכול להיות שלא לוקחים בחשבון שצריך לנווט תנועה כל כך כבדה. אנשים נקלעים, זה גם הפסד זמן, גם הפסד בכסף. אני פשוט משמיע את הקריאה הזאת מפה, להסתכל על הכביש הזה שהוא היום כביש אדום תרתי משמע.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. אני מזמין את חבר הכנסת דוד צור. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אנחנו עדים בימים, בשבועיים-שלושה האחרונים, לסדרה של רעידות אדמה שפקדו את אזור הגליל התחתון, רעידות, נאמר, לא דרמטיות, טוב שכך, ואין בהן נפגעים, וראינו שזה גם בא אחרי רעידת אדמה שהייתה בכרתים. קיצורו של עניין, שמענו מומחים שאומרים שאין קשר בין זה לבין העובדה שיש פעולות טקטוניות במזרח שנעות בכיוון שלנו. אבל אנחנו יודעים שאנחנו יושבים באזור רגיש ומסוכן. אני חושב שהעובדה שיש גם את המשרד להגנת העורף, גם המשרד לביטחון פנים, בזמנו, כשהשר עוזי לנדאו היה השר לביטחון פנים קיימנו כמה דיונים, ודובר על האחריות שיש לפתחה של משטרת ישראל בכל מה שקשור לפיקוד ושליטה על האירועים האלה, יחד עם פיקוד העורף, לטיפול משימתי לחילוץ וכן הלאה. אני חושב שאנחנו חייבים לקבל משרי הממשלה האחראים על העניין הזה, גם בהקשר של ההיערכות וגם בהקשר של המניעה, בעיקר בכל מה שקשור בהקלות בתחום של תמ"א 38 ותמ"א 38א, שיכולות לאפשר כדאיות של אותם יזמים לבוא ולחזק בניינים פוטנציאליים, בעלי סיכון גבוה. אם בסוף נגיע,

לצערי אני כמעט בטוח שזה יגיע. בואו נקווה שזה יהיה רחוק. אבל כשזה יגיע, לפחות שנהיה ערוכים. תודה לחבר הכנסת דוד צור. אני חושב שכל מי שהיה מעוניין להשתתף בנאומים בני דקה עשה זאת. אדוני השר, אתה רוצה להתייחס למשהו מהדברים שנאמרו כאן?

אנחנו נעבור לחקיקה. כפי שכבר אמרתי, יש לנו הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 7) (מחירון הפריטים שבמפרט), התשע"ד 2013, קריאה ראשונה, של חבר הכנסת מאיר שטרית, שוודאי יציג את החוק לקריאה ראשונה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

הונחה על-ידי מתוך רצון לתקן איזה פגם שקיים היום ומקשה מאוד על דיירים שקונים דירות. במצב הנוכחי,

כשאדם קונה דירה הוא מקבל בדרך כלל מפרט, מה הדירה כוללת. לפעמים אפילו יש במפרט,

ציון של מחירים של פריטים מסוימים.

מצוין בחוזה שהמטבח עולה 50,000 שקלים. אם אדם מחליט שהוא לא רוצה את המטבח, הוא רוצה מטבח משלו, כי זה בדרך כלל מה שעושים הרבה אנשים, הקבלנים שמים מטבח סטנדרטי, רוב האנשים באים אחר כך, מפרקים את המטבח וזורקים אותו לפח ועושים מטבח יותר יקר. הוא אומר לקבלן לפני שהוא בונה: אני לא מעוניין במטבח, ואז הוא מקבל זיכוי 2,000 שקלים, כשהוא שילם 50,000 שקלים. אותו דבר לגבי נקודת חשמל. נקודת חשמל עולה לקבלן סדר גודל של 50 שקלים. אבל אם אתה מבקש לשנות את מקום הנקודה, לשים אותה לא בקיר הזה אלא בקיר הזה, עוד לפני הבנייה, מחייבים אותך ב-500 שקלים. זאת אומרת, המחירים פשוט מטורפים ללא הצדקה. לכן הגשתי את הצעת חוק המכר שקובעת שהקבלן, כשהוא מוכר דירה לאדם הוא ימסור בעצם מפרט שמפרט על-פי התוספת השנייה רק את המחירים של פריטים בסיסיים במפרט שהם: מטבח, ריצוף, קרמיקות וכלים סניטריים, מתקני חשמל, מתקני קירור ומתקני חימום.

צריך לפרט את המחירים שלהם. אדם שקנה דירה, אם הוא מחליט שהוא לא רוצה פריט מסוים, הוא יכול להודיע לקבלן עוד לפני הבנייה, להגיד לו: אני מבקש את הפריט הזה להוריד, והוא יזוכה במחיר שנאמר. אני חושב שזה רק הגון וצודק לעומת המצב הנוכחי היום שבו אנשים ממש מזדעזעים כאשר הם מקבלים את התוצאות. אני לא רוצה להלאות את הכנסת, קיבלתי עשרות מכתבים מאנשים שמביאים דוגמאות שהם עברו את הייסורים האלה ללא סוף. לשמחתי הממשלה תמכה בהצעת החוק. אני מקווה שבאמת נוכל להביא בעניין הזה תיקון גדול לכלל המשפחות והזוגות הצעירים שקונים דירות בישראל. אני מבקש מהכנסת לאשר בקריאה ראשונה. תודה לחבר הכנסת מאיר שטרית. זה נשמע בהחלט הצעת חוק לטובת הצרכן. אין חברי כנסת שנרשמו לדיון. האם יש מישהו באולם שמעוניין?

אם כן, אנחנו נעבור להצבעה. הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 7) (מחירון הפריטים שבמפרט), התשע"ד 2013, של חבר הכנסת מאיר שטרית,

מי בעד?

ההצעה להעביר את

בעד, 6, אין מתנגדים או נמנעים. אני קובע כי החוק אושר בקריאה ראשונה ויועבר להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכלכלה. בעצם יוחזר לוועדת הכלכלה של הכנסת. הכרזה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון) (הקדמת מועד תשלום המענק), התשע"ד 2013, של חברת הכנסת עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) (תיקון מס' 3) (זקיפת ימי מחלה ללא תלות בגיל ההורה), התשע"ד 2013, של חברי הכנסת רינה פרנקל, אורלי לוי אבקסיס וחיים כץ וקבוצת חברי הכנסת.

למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, יש לנו סדרה של החלת דין רציפות, חוקים להחלת דין רציפות. היו כמה סיעות שביקשו לנמק את ההסתייגות. תנו לי לבדוק, אני לא חושב שמי מחברי הכנסת מאותן סיעות נמצא. לכן אנחנו פשוט נעבור לסדרה של הצבעות על החלת דין רציפות. הראשונה שבהן היא על הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס' 13) (הארכת תקופת הגנה), התשע"ב 2012. ההודעה נמסרה לכנסת ב-17 ביוני 2013. מי בעד החלת דין רציפות? מי נגד? נא להצביע. הוא שנאמר, כל קול קובע. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפטנטים (תיקון מס'

(הארכת תקופת הגנה), התשע"ב

בעד, 7, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הכנסת החילה דין רציפות גם על הצעת חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 4), התשע"א 2010. הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 12) (סמכויות אכיפה), התשע"ב 2011 מי בעד החלת דין רציפות? מי נגד? נא להצביע. הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 12) (סמכויות אכיפה), התשע"ב 2011, נתקבלה.

הכנסת החילה דין רציפות גם על הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון